צוהריים טובים, תודה לכולכם שהגעתם. אנחנו ב-2 במאי ואנחנו בדיון בנושא: היערכות הרשות לניהול המאגר הביומטרי לסיום

אנחנו תכף נתחיל,

במקביל החולט שעד שהחוק הזה יהפוך להיות קבוע, תהיה הוראת שעה שנקצבו לה בהתחלה חמש שנים ונקבע שאפשר יהיה להאריכה. השר יוכל לבקש מהכנסת להאריך את תקופת

באישור הוועדה ובאישור מליאת

בעבר היה נשאל האם הוא רוצה שיישמרו את טביעות האצבע שלו, או לא. היום גם לא שואלים, היום הרעיון שלא שומרים יותר טביעות

אפשר רק להסביר מה זה מענים, מה הכוונה במענים?

יש מכרז, יש דרישות במכרז. הדרישות במכרז מתחלקות בגדול לשלושה חלקים: דרישות מנדטוריות סוג של דרישות סף,

דרישות שהן מרכיבי איכות שנדרשים לעמוד בציון מינימלי בחלקם או בחלקם בכלל בלי ציון, ונדרש לעמוד

בהקדמה אמרתי שכפי שציינו לפני כשנה, לוחות הזמנים שאנחנו מכירים מבחינת טכנולוגית אני לא בדרג מקבלי ההחלטות מבחינה טכנולוגית אנחנו יודעים להרים את זה בשלוש שנים.

האריכו את זה בשנה אחת בלבד. השר צריך להחליט האם הוא הולך, הוא רק נכנס

לכן כל מי שמגיע מהשנה שעברה ואילך, בסופו של דבר יש מונח מקצועי שנקרא aging, או ההתיישנות של הפנים שלו, היא תהיה עד שלוש שנים או עד ארבע שנים וזה דברים שהמערכות

אני אומר שכמדינה היה נכון שהיינו נערכים קודם. כאשר אנחנו נמצאים איפה אנחנו נמצאים, אני חושב שאולי אפשר לצמצם במעט את לוחות הזמנים אבל

רועי, איך אתה מציע לעשות את הפיקוח הזה, באיזו תצורה? ראשית כול, כממונה יישומים ביומטריים זה התפקיד שלי ואנחנו מבצעים פיקוח שוטף על הנושא הזה. ככל שליושב-ראש הוועדה יש רצון לבחון את הנושא גם בצורה עתית או לקבל ממני דיווחים על הנושא הזה בצורה עתית, אני אשמח לדווח ליושב-ראש הוועדה.

- - - נירה - - - את האצבעות. יכול להיות שצריך איזשהו תיקון בתקנות. מצד שני, גם את זה שלא מציעים לתושבים להאריך לא עשינו בחקיקה, יש נוהל של - - - את זוכרת כמה אנחנו נלחמנו?

להעלות את המודעות של האזרח לזה שהוא יוכל לבקש. אז הוא יכול להגיד: אני

עבור כאלו שהנפיקו תיעוד לפני שמונה שנים והיום באים לחדש אותו, טביעות האצבע ההיסטוריות - - - אין לך,

מתי זה התחיל? ב-2013, יש גם עשר, לא משנה. מי שבא לחדש תיעוד, טביעות

קל לזרוק את התינוק עם המים וקל להחליט לא זה. בזמנו,

הצרכן והשושבין העיקרי לטביעות אצבע היה משטרת ישראל, שיושבים כאן

משמע אנחנו צריכים להתייחס לעניין של טביעות האצבע, לא משנה במאגר או לא במאגר,

אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ולהגיד: זרקנו עכשיו את טביעות האצבע, אין טביעות אצבע,

זה לא

כמה זה? אנחנו עשרה מיליון, 70% מאזרחי ישראל.

אתה כבר יכול לראות - - - כולם יודעים שיש את הזהות הביומטרית. אחד הדברים המרכזים לביומטרי היה גניבת זהות, כמה ניסיונות גניבת זהות, האישי, היה?

אחר כך נדבר. אז מה שאני שמענו פה שיש בהחלט אופציה וצריך לחשוב מבחינת חקיקה איך עושים את

הדברים האלה השר רק נכנס לתפקידו, זה יעלה מול השר ואנחנו ניתן על זה תשובה בקרוב,

אם צריך טביעת אצבע או לא? לא אם צריך טביעת אצבע, את המשמעויות של מחיקת טביעת האצבע למי שבא לחידוש ללא בקשת מחיקה.

אם אתה מוציא את כוחות הביטחון ונפגעים וכדומה מהמשוואה,

כמו שאמרת, זה משהו אחר.

כמו שכבודו אמר, כולל את זה במשוואה אז זה דיון אחר. לכן מה שהוא אומר,

כי טביעות אצבע הן יותר מדויקות וקשה לזהות חלל עם טביעות פנים

פה אין איסור בחוק על טביעת אצבע, אין איסור להחזיק. עכשיו אני רוצה להבין למה. כשהתקבלה ההחלטה, בין היתר פה בכנסת, שהולכים למחיקה של טביעות האצבע, פעם

הכול בסדר, חבר'ה הכול בסדר,

הדעה שלי קצת נחשבת ואני לא אם אין בזה צורך מבצעי ואני אשתכנע שאין בזה צורך מבצעי, אז אני אולי יותר דרקוני ממה שאתם, מבחינתי צריך לבוא ולראות איך אנחנו מחסלים את הדבר הזה

אני לא מדבר על אירועים אחרים, כשצריך לחקור אותם או אירועים כאלה או אחרים, אבל אני חושב ש - - - אני לא בטוח שאנחנו כמדינה נרוויח מזה. שאלה: למה עד עכשיו אלא אם כן לא הבנתי נכון

כן, בסדר.

זה שזה היה בעבר אני מבין, אבל אני לא חושב שהדבר הזה הוא עכשיו סוג של חסם או איזשהו משהו אחר. לא, הממשלה יכולה תמיד להניח הצעת חוק

במהלך תקופת הפיילוט יצאו כל חצי שנה דוחות ובכל הדוחות האלה המספר של ניסיונות ההרכשה כפולה היה אפס. כשהסתיימה תקופת הפיילוט אז אלי לוי שנמצא פה, אמר שעד 2018

פגיעה וירטואלית שאולי אנשים כמו זאב שטח לא מתייחסים לזה כאילו פגיעה בפרטיות. זה ערך וירטואלי, אולי ערך שלא תמיד

אני מקווה שאני לא היחיד פה. אין ויכוח. ולכן עוד פעם, כל הדברים האלה בסקירה של האם השימוש במידע מסוים הוא נדרש לצורך המטרה או לא.

זאת אומרת שאם אנחנו נשנה את התקנות ככה שבן אדם יוכל פשוט לבקש ואם התיעוד שלו רק בן חמש שנים, אז אפילו אפשר לעשות את זה גם

כן, אל תשכח שכרגע החוק הקיים מאפשר לכל בן אדם שמגיע להגיד אני רוצה תיעוד - - נכון ובזה אנחנו לא נוגעים. אני לא אוסר על מישהו לבקש חלילה, אבל צעדים אופרטיביים יותר, אקטיביים יותר, לפני שאנחנו נתקדם אליהם,

אבל זה מה שהחוק קבע, זאב, זה מה שהחוק קבע. היא לא מפריעה לך, היא מחדדת ומדייקת נקודות. אדם, קרה איזה אירוע, אנחנו רוצים לעשות,